בוקר טוב לכולם, תודה רבה שבאתם. הוועדה מנהלת דיון מעקב על טיפול בפעוטות וחינוכם במעונות יום ומשפחתונים, חודשיים נדמה לי, אחרי הדיון הקודם, דיון מעקב, מפאת חשיבות הנושא, אני אמרתי שזה לא יורד משולחן הוועדה, זה לא טריוויאלי שנעשה דיון תוך חודשיים, יתרה מכך,

לא היו עושים דיוני מעקב, אבל אני כדי לוודא, לא רק בנושא הזה, גם נושאים אחרים, דיוני מעקב נקבעים, אפילו שנה קדימה, כדי לוודא שיש ביצוע ולא רק דיברנו והנחנו את הדוח הכול כך חשוב של מבקר המדינה, על המדף. אנחנו נרצה לשמוע, שנת הלימודים בפתח, אמרה כאן, תסלחו לי, אני חלש בשמות, תיכף אני אראה את השם, שלא עובדים בשנה אזרחית לעובדים, בשנה חינוכית, אם אני מצטט נכון את דבריה ומכיוון שעובדים בשנה חינוכית, אנחנו בפתחה של שנה חינוכית, הקודמת מסתיימת, הילדים האלה הם ילדנו, הם דור העתיד של מדינת ישראל, ראוי שנתייחס אליהם, ראוי שנתייחס למסגרות. אמר נאור שירי, חבר הכנסת, בפעם הקודמת, שהנושא כל כך חשוב וראוי, יש לו ניסיון כסגן ראש עיר והוא יודע בדיוק, איך להתייחס, מה עוד שהוא אב לילדים קטנים, שהיה ראוי שמדינת ישראל תקים משרד והנושא הזה, לא ירוץ פעם ממשרד החינוך למשרד העבודה, למשרד הרווחה והכול נופל בין הכיסאות והאטנשן של הנושא במשרד החינוך, עם כל הכבוד ויש לי כבוד למשרד החינוך, הוא נופל בין הכיסאות,

700 גני ילדים לבנות, אם אינני טועה שזה היה המספר שנאמר, איפה הוא ישים את תשומת הלב שלו, זה מאוד מאוד מאוד מאוד מדאיג, אני אומר שאם פעם אחת, אפשר להקים עם כל משרדי הממשלה, חלקם - לי מותר להגיד, אני פוליטיקאי - הזויים, היה מקום של כבוד, להקים משרד, אפילו קטן, לנושא הזה, כי זה דור העתיד, בוודאי ובוודאי, אם יש שרים ללא תיק, רק בשביל השם והכבוד כשיש בממשלה הזו 33 שרים, הייתי מוצא מקום לעוד משרד כל כך חשוב ובעניין הזה, כל עוד הנושא ירוץ בין משרדי הממשלה השונים, רק מצרכים פוליטיים, ככה יראו ילדינו, ככה יראה דור העתיד של מדינת ישראל וזה חבל. אני כמיטב יכולתי בוועדה הזו, אעשה הכול כדי לשנות ולו במעט והנה אני אומר, אם פעם אחת אני אחזור לפחות, למקום שאני יכול - כי יש לי כבר נכדים - להשפיע, זה מחייב איזשהו משרד קטן, אני מניח שמשרד החינוך יתנגד ומשרד העבודה יתנגד, אבל אני חושב שהנושא הזה הוא לא פוליטי, הוא לא פוליטי, צריך להפריד את הנושא הזה מהפוליטיקה ועכשיו משחקים בו הכי הרבה פוליטיקה, מעבירים אותו ממשרד למשרד ומי שניזוק זה העובדים שאין להם עוגן, העובדים המקצועיים במשרד עצמו, עכשיו במשרד החינוך, לפני כן במשרד העבודה, לא זה היה משהו אחר, תעשיה ועבודה, אתם יותר מומחים, או מומחיות ממני, כדי להגיד, כמה סבבים זה עשה וזה ממש חבל, מדובר בדור העתיד של מדינת ישראל, אני לא מומחה חינוך, אבל מה שדיבר פה, אמר שלשנים הראשונות יש משמעות רבה מאוד. הבוקר באתי עם שיר בלב, אני חייב להגיד שהנכד שלי בן שנה, לוקח שלט וסוללה שעפה ממנו ומנסה לדחוף את הסוללה אל תוך השלט, לא יאומן, אני מניח שהוא לא למד את זה בבית, הוא לא למד את זה בבית וזה כואב לי, אז אני אמרתי את העניין הזה. אחרי שאמרתי את כל מה שאמרתי, בואו ניתן לדיון מעקב הזה, אפשרות להתגלגל, יש כאן הרבה ארגונים ואני שמח שהם באו, אני אשתדל לתת לכולם לדבר, השחקן המרכזי, אני אחפש את השם, משרד החינוך כמובן והאוצר שיגיד לנו, כמה כסף, אבל קראתי את הפרוטוקולים של הסיכומים, אבל בכל זאת, פתיח שתי דקות, משרד מבקר המדינה, רק כדי להכניס אותנו לעניינים, כי את הסקירה נתתם לי לפני.

בוקר טוב, שמי ליאורה שמעוני, אני מנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה ואני אציג לכם היום בריף קצר שמדבר על הדוח הזה, היות שמדובר כאן בביקורת מעקב, אז אנחנו לא נתעמק בכל הממצאים ובכל ההמלצות שלנו. אז יושב הראש הזכיר את העניין של המעבר מזרוע עבודה, מאגף למעונות יום, האחריות של האגף למעונות יום, למשרד החינוך,

זאת הייתה המלצה ארוכה בשנים, של הרבה מאוד גורמים שגם אנחנו הצטרפנו אליה במהלך השנים, שאומרת שהתחום הזה כבר לא יכול להישאר יותר במשרד הכלכלה,

או בכל מקום שהוא, משום שהראייה של ההסדרה של כל התחום של הטיפול בתינוקות ובפעוטות, צריך לקבל את ההיבט יותר החינוכי פדגוגי ופחות ההיבט רק של אפשרות לאימהות - - - שמרטפות, תגידי את המילה הנכונה. לאימהות לצאת לעבודה, היות שאנחנו יודעים ששיעור הנשים המועסקות במשק הישראלי ובטח הנשים היהודיות הלא חרדיות, הוא נמצא בשיעור מאוד גבוה וגם בחברה החרדית, יש עלייה מאוד משמעותית בשיעור הנשים העובדות, לא כולן עובדות במשרה מלאה, זה נכון, אבל יש עלייה גדולה וגם בקרב המגזר הערבי, שיעור העלייה בנשים המועסקות הולך ועולה, הוא עדיין נמצא במספרים לא מספקים, אבל בעיקרון, פחות שמרטפות, כמו שהיושב ראש אמר ויותר עניין של פדגוגיה, חינוך,

הדברים האלה הם יותר משמעותיים וזאת,

בשל הסיבה שאנחנו מדברים על כך, שכל שקל שמושקע בקרב תינוקות ופעוטות, התשואה שלו הכלכלית למשק היא הרבה יותר גדולה, היא יכולה להגיע עד פי עשרה, מחקרים מראים שזה מגיע אפילו פי עשרה, משום שאתה חוסך בהרבה מאוד משאבים אחרים, אם זה בתחום החינוך ואם זה בתחומים אחרים, אפילו אם אנחנו מדברים על נושאים של נניח, זה יכול להגיע למצב אפילו של חיסכון בתופעות של אלימות שאנחנו לצערנו חווים. נעבור לשקף הבא ואני אציג כמה מנתוני המפתח שהם בעצם, גם מסבירים במה עסק הדוח הזה. סך הכול, יש במשק בתקופה שאנחנו עשינו את הביקורת, כמעט 550 אלף פעוטות בגיל שלושה חודשים ועד שלוש שנים, שזאת קבוצת הגיל שהדוח הזה עוסק בהם. למעלה מ-52 אחוז, למעלה ממחצית מהפעוטות הם משתייכים לאשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים, למה אני מזכירה את זה? משום שמה שאמרתי מקודם לגבי התשואה בהשקעה בגיל הרך היא תשואה שבאה לידי ביטוי, באופן מובהק יותר, בקרב אשכולות סוציו-אקונומים נמוכים, כמובן שיש הבדל, בין מי שגדל במקום שהוא חזק והורים חזקים שיכולים לשמש מסגרת איכותית, הרבה יותר טובה מאשר אלה שנמצאים במסגרות המוחלשות יותר ולכן על זה אנחנו שמנו גם דגש, גם בדוח עצמו. איך מתחלקת ההתפלגות של הפעוטות האלה בין המסגרות השונות: בערך 27 אחוז מהפעוטות נמצאים במסגרות סמל, זה מסגרות שמפוקחות, 70 אחוז מהם הם היו זכאים לסבסוד, אני רוצה להגיד כזה דבר, 27 אחוז, אנחנו מדברים על 27 אחוז שנמצאים במסגרות הללו, אבל חשוב לציין שיש כאן פער בין המגזרים השונים, לא מופיע כאן, אבל אני אגיד את זה בעל פה. יהודים שהם לא חרדים, השיעור שלהם באוכלוסייה הוא 53 אחוז, התקציב הסבסוד שלהם, לצורך המסגרות האלה, עומד על 40 אחוז, שיעור התעסוקה של נשים לא חרדיות, עומד על 84 אחוז, אם אנחנו מדברים על החרדים, אז שיעור החרדים באוכלוסייה הוא כמעט 24 אחוז של הפעוטות, אנחנו מדברים, הוא כמעט 24 אחוז, שיעור התקצוב לחרדים של מסגרות הסבסוד, עומד על 53 אחוז, שיעור התעסוקה שלהם הוא בערך 77 אחוז. במגזר הערבי לעומת זאת,

כמעט 24 אחוז מהפעוטות הם שייכים למגזר הערבי, אבל שיעור התקצוב שלהם הוא רק שמונה אחוז. תסתכלו רגע, מה שכתוב שמה, מעל 50 אחוז, אנחנו מדברים על זה שמעל 50 אחוז מהעובדות במעונות הסמל, בשנת 2019, עזבו את עבודתן במהלך השנה, יש תחלופה גדולה מאוד של עובדות ובמיוחד זה בא לידי ביטוי בשנה הראשונה לעבודה שלהן. כדי להכשיר את כל העובדות במסגרות הללו, לפי החישוב שאנחנו עשינו, בקצב הקיים היום של ההכשרות לעובדות, אנחנו מדברים על 20 שנה, כדי להכשיר את כולן, אנחנו צריכים עשרים שנה, אלה דברים שהם בלתי סבירים כמובן. עוד נקודה שהיא מעניינת, 20 אחוז מהמקומות במסגרות הללו, משרתים אוכלוסיות שלא זכאיות לסבסוד, לא כולם זכאים לסבסוד, יש תנאי סף כלכליים ואחרים שלפיהם ילד זכאי לסבסוד של העלות שלו, זה השקף המשמעותי ו-20 אחוז מהמקומות הם לא מיועדים להם. דיברנו גם על בירוקרטיה זה פחות 80 אחוז מההורים צריכים למלא הרבה מאוד טפסים.

אני רק אציין נקודה מאוד מעניינת לגבי המאפיינים של מדינת ישראל, אנחנו מדברים על פריון ילודה גבוה, שיעור גבוה מאוד של הילדים שנמצאים במסגרות יום, חופשת הלידה בישראל היא מאוד קצרה, שיעור התעסוקה של אימהות הוא גבוה מאוד וההוצאה הציבורית לצורך מסגרות לפעוטות היא מאוד נמוכה ביחס לכל העולם. הפריסה של המעונות היא פריסה שלא משקפת את הצרכים, אנחנו מראים שיש דווקא באשכולות 1-4 יש פחות מסגרות ממה שיש באשכולות 7-10 למשל ובסופו של דבר, מה שקורה זה שפעוטות שמשתייכים למשל, למגזר הערבי, לא זכאים לקבל, אין להם מקומות בתוך המסגרות הללו, גם הבנייה של מוסדות חדשים, לא משקפת את הצרכים, כפי שהם עולים מתוך הנתונים. שקף הבא, את ההמלצה, אנחנו נדלג על ההמלצה, פשוט אני רוצה לתת יותר חשוב לדיון את כל הנתונים האלה, אנחנו כבר דיברנו עליהם בעבר. לגבי מידע על מעונות פרטיים שעליהם חל חוק הפיקוח החדש, חוק הפיקוח החדש אומר שכל מסגרת שיש בה מעל לשבעה ילדים היא צריכה להיות מסגרת מפוקחת, מה שהיה בעבר, היו שני מסגרות מעל שני ילדים ואף אחד לא פיקח עליהם, בגלל יכולת פיקוח מאוד נמוכה, מספר מפקחות מאד קטן, אנחנו מדברים עכשיו מחוק הפיקוח החדש מ-2018 כמדומני, אנחנו מדברים על מסגרות של שבעה ילדים ומעלה שצריך להחיל עליהם את חוק הפיקוח. מה שאנחנו ראינו בדקנו, יש הרבה מאוד מעונות פרטיים, בפרט בישובים ובאשכולות חברתיים כלכליים נמוכים, בעיקר בחברה הערבית, בעיקר בחברה החרדית, של אין לאגף למעונות יום, לא היה מידע לגביהם, אנחנו בעצמנו עשינו את הבדיקה הזאת, כאשר בדקנו אל מול נתונים של ביטוח לאומי ואנחנו זיהינו אלף מסגרות כאלה, אני מניחה שיש יותר מאלף, אלף מסגרות כאלה שנמצאות בשוק והן לא הגישו בקשה לאישור ראשוני של רישיון, לאגף כמובן, גם אין מידע עליהם, אפילו שהפרטים בעצם מופיעים בביטוח לאומי, כמו שאנחנו יכולנו ללכת לביטוח לאומי ולמצוא אותם, גם האגף יכול ללכת לביטוח לאומי ולמצוא, מי אותם מעונות. אנחנו המלצנו שמשרד החינוך,

כל ההמלצות שלנו בדוח, רוב רובן של ההמלצות שהיו כביכול, היו אמורים להיות ממוענות לאגף למעונות יום, הן ממוענות היום לאגף החינוך, אנחנו יודעים שהאחריות מהאגף למעונות יום,

הסבסוד והמשפחתונים, כל זה עבר עכשיו לאחריות של משרד החינוך,

גם ההמלצות שלנו מופנות אל משרד החינוך, על אף שבעצם, האמצעים שלנו נוגעים לאגף למעונות יום. אז אנחנו המלצנו שמשרד החינוך יפעל לאתר את אותם מעונות שטרם נרשמו, זו הזדמנות, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש יולי, עדיין אפשר עוד לבדוק אותם ולהביאם תחת חוק הפיקוח החדש, תוך התמודדות עם חסמים המקשים על מעונות המשרתים אוכלוסיות במצב כלכלי חברתי נמוך, להגיש את הבקשות הללו. לגבי ההכשרה, אני חושבת שדיברנו, אני רק אומרת שבכל שנה, רק חמישה אחוז מהעובדות החדשות הוכשרו לתפקיד שלהן ואם אנחנו מסתכלים ביחס לעולם, תסתכלו על שלוש העמודות מצד ימין,

הכתום זה ישראל, הכתום אומר, מי מתוך העובדות קיבל הכשרה כלשהי, לצורך טיפול בילדים, אנחנו מדברים על הילדים שלנו, על הנכדים שלנו שנמצאים במסגרות הללו יום שלם,

אנחנו רואים כאן השוואה בין נורבגיה-גרמניה וישראל, ישראל היא העמודה האדומה-כתומה, אנחנו רואים שאנחנו נמצאים במקום הרבה יותר נמוך מאשר המדינות האחרות. שקף הבא, לגבי התחלופה, דיברנו תחלופה גבוהה ביותר, בשנים 18-21, בין 35-48 אחוז מהעובדות התחלפו מידי שנה ויותר מ-50 אחוז מהעובדות עזבו במהלך השנה, שנת עבודתן הראשונה, אנחנו לא מצליחים לייצר רצף טיפולי בעצם בילדים, אנחנו לא מצליחים לייצר הכשרה טובה, איכותית של העובדות הללו ובסופו של דבר, זה כפי שאנחנו מבינים, פוגע בילדים. עוד מילה אחת לגבי הסבסוד, אנחנו המלצנו, היות שלא כל מי שזכאי לסבסוד מקבל אותו, ההמלצה שלנו הייתה כזו, אם אין מקום במעונות סמל, אבל יש משפחות שזכאיות לסבסוד, עומדות בתנאים, תמצאו את הדרך, איך לסייע לאותן משפחות, זה שאין מקום בתוך מסגרת סמל מפוקחת, לא אומר שאותה משפחה, לא יכולה להיות זכאית לסבסוד, שוברים, או כל דרך שאתם חושבים, תמצאו את הדרך, איך לעשות את זה, על מנת להבטיח שכל מי שזכאי לסבסוד, יוכל לקבל.

הדבר האחרון, גם דנו בו לפני כן ואמרנו שמשפחות ברמה סוציו-אקונומית נמוכה, שמכוח המציאות, שולחות את הילדים למסגרות לא מפוקחות, לא מקבלות את הסבסוד עצמו, צריך למצוא את המסגרת והמדינה אשמה בזה, אין פה חוכמות, אין מספיק מסגרות אז המשפחות נאלצות לשלוח את הילדים למסגרות לא מפוקחות, צריך למצוא את הדרך, כן לתת להם את מה שמגיע להם ולעודד אותם לצאת לעבודה. תודה רבה. תתייחסו גם, מי שמדבר לדיון הקודם, כי יש לי את הפרוטוקול וכל אחד היה נשלח הביתה לעשות עבודה,

תגידו לא סיימנו, אני לא אתעצל לבוא עוד הפעם, בסוף אוגוסט, או בתחילת ספטמבר, כדי לבדוק, מה נעשה, זה הילדים שלנו, אני לא נותן לזה לרדת מסדר היום ואני לא מבקר, יכול להיות שלא הספקתם ולא כלום, אבל חשוב לוועדה לביקורת המדינה, לדעת שנעשו דברים. משרד החינוך, גברת חנה.

כמה משפטים, כי יש לי דיון בוועדת הרווחה. בבקשה, אני מתנצל,

תודה רבה כבוד היושב ראש, על ישיבת המעקב, בנושא מאוד מאוד חשוב, כאיש חינוך שבא מתחום החינוך, אני אומר לך שכל הנושא של הגיל הרך ומעונות יום לגיל לידה עד שלוש, הוא כל כך משמעותי להמשך התפתחות הילדים במערכת החינוך והרבה מדברים במערכת החינוך, על שוויון הזדמנויות בחינוך, לפחות השר הנוכחי, מדבר על זה ומחסור וכשל בגיל הרך, רק יגדיל את הפער באי שוויון ונקודת הזינוק היא לא שווה, בין כל הילדים במערכת החינוך, בין מרכז לפריפריה ובתוך הפריפריה עצמה, במיוחד בחברה הערבית ובתוך החברה הערבית, החברה הבדואית בנגב, המצוקה היא הכי קשה שיכולה להיות, בקשר למעונות יום וזה משליך, אחד, על הילדים וההתפתחות שלהם, זה גם משליך על תעסוקת נשים, למרות שיש עלייה בעשור האחרון בתעסוקת נשים בחברה הערבית בכלל, הנושא של מעונות יום, לא התפתח בצורה שגם יחזק את המגמה הזו בתעסוקת נשים. לגבי החברה הערבית בנגב, המחסור הוא מאד גדול, זו אוכלוסייה שהיא 350 אלף תושבים, יש רק 18 מעונות יום מפוקחים. אני אתן דוגמא למשל להשוואה, בקריית גת יש 65 אלף תושבים, פועלים 29 מעונות יום, בנתיבות 47 אלף תושבים, פועלים 18 מעונות יום ולאוכלוסייה של 350 אלף, כמעט ואין 18, שאתה מחלק אותם ליישובים זה אפסי, יש ישובים שלמים שאין מעונות יום, יש מקומות שכן בנו את המעונות יום, אבל לא יכולים להמשיך בגלל שרשויות הן חלשות, אין להם את התקציב להשלים את הבניה ואת התקצוב והדבר המשמעותי ביותר בתוך המעונות, זה נושא הסבסוד, כולנו יודעים שהאוכלוסייה הבדואית בנגב היא באשכול הכי חלש, חברתית-כלכלית ולכן אנשים גם מתקשים לסבסד למעונות המפוקחים ולשלוח את הילדים. אני רוצה להעלות עוד דבר שהוא גם מתקשר לגיל הרך, זה נושא שעלה ושווה שמבקר המדינה, גם הוועדה, תדון בעניין הזה, יש לימוד חובה במערכת החינוך, אנחנו מדברים בדיון פה במעקב וזה חשוב, על גיל לידה עד שלוש, אבל במערכת החינוך הערבית הבדואית בנגב, לפי נתונים, גם משרד החינוך, גם מרכז המחקר בכנסת, העלינו את הנושא בוועדת חינוך, גם בוועדה לזכויות הילד, כי הנושא כל כך קשה, קריטי ומחייב התערבות מיידית, 5,450 ילדים בגיל 3-5, אין להם מסגרת ל-1 לספטמבר, הנתון הזה, כבוד היושב ראש, הנתון הזה כבר - - - יש דוח על זה שמדבר על חינוך לגיל הרך,

אנחנו נמצא את הזמן לעשות את זה.

במושב הבא, צריך למצוא את הזמן וחייבים התערבות, כי זה דור שלם שאנחנו מאבדים אותו וחורצים את גורלו מהתחלה לנקודת זינוק פחותה ונחותה מאחרים.

תודה רבה לך על הדברים החשובים, אנחנו ניקח את הדוח, נקרא אותו ואני אקבע. זה דוח אחד זה על הגיל הרך והדוח השני זה תקצוב. והבדואי? אנחנו מדברים גם הרבה מאוד, אנחנו עושים השוואות בין המגזר הערבי, המגזר הבדואי בתוך הערבי. יש נתונים מאוד ברורים. הוועדה לביקורת המדינה תקיים ותבדוק מה המדינה עושה לטובת המדינה ונראה את מי להביא ממשרדי הממשלה כדי שייתן לנו תשובות ומה עניינה של המדינה לעתיד לבוא.

אני רק אוסיף ששבוע שעבר התקיים דיון בוועדה לזכויות הילד, התקיים דיון במסגרת יום הנגב, לגבי מחסור בכיתות בחברה הבדואית בדרום, שווה ללמוד מהדברים שנעשו שם, כבר המון חסמים כבר דוברו וגם הוגשו שם דוחות מעניינים מאוד וגם משרדי - - - את יכולה להעביר לנו את הדוח, לקראת הדיון הזה, שנלמד אותו. אני לא חושבת שזה תפקידי, אבל אני אשמח. אני פשוט לא יודע על מה את מדברת, תהיי בקשר, אוקי,

יש לי רק בקשה - - - הגיל הרך,

אני אקיים דיון ואני אלמד את זה. אנחנו צריכים להזדרז, הפריצה שלה הייתה סבירה, אבל כדי שנשמור על סדר, בבקשה, אני אתן לכולם,

בבקשה, על פי הסדר. משרד החינוך, מי פותח? בבקשה, בין שלוש לארבע דקות,

אם כולם רוצים לדבר, זה מה שנותנים למליאה לחברי הכנסת. שלום, אסף ליבוביץ ממשרד החינוך, אגף החינוך לגיל הרך. מאז שמעונות היום עברו תחת פיקוח משרד החינוך,

המשרד עשה מספר צעדים כדי באמת, לטייב את ייחוד החינוך, טיפול במעונות ובכלל, את מצב מעונות היום ואנחנו תמיד נמצאים בשיח מתמיד, גם עם הארגונים הפרטיים, גם עם הבעלויות של המעונות המוכרים לצורך סבסוד. קודם כל, בנינו מערך פיקוח, אנחנו גם מתעדים להכפיל את מערך הפיקוח, לאורך כל השדרה במחוזית - - - מתי? תן לי תאריך, אני רוצה לבדוק אותך. כבר כרגע - - - תן לי תאריך. כבר כרגע הוכפל מאז שעבר. על זה אני מברך אתכם. המפקחות ובשנת תשפ"ד יש כבר תקציב של 400 מיליון ₪ שבעצם, נגיע ל-90 מפקחות, לרבות יועצות שלוו את הצוותים ואז בעצם, יהיה לנו מערך של פיקוח שהוא כבר מתחיל להתקרב למשהו יותר סביר, כמובן שעדיין זה לא מספיק, אבל מערך הפיקוח שגם מסייע בהליך הרישוי שגם מלווה. יש לנו את ההכשרה, בהכשרה אנחנו באמת הגענו ל-15 אלף מחנכות-מטפלות שהוכשרו השנה ואנחנו מתעדים עד סוף החומש וזה ריאלי מאוד, להגיע ל-50 אלף מחנכות-מטפלות שעברו הכשרה, זה דרמטי, בגלל שבאמת, אנחנו מאמינים של הכשרה של 220 שעות, למרות שכמובן זה אף פעם לא מספיק, זה באמת מייצר איזושהי תשתית ראשונית לפרופסיה, מערך הדרכה, הוצאנו קולות קוראים לרשויות המקומיות שנענו 230 רשויות, בעצם, לקיים מערך הדרכה תחת הרשות, החוק מחייב ארבע שעות הדרכה, המשרד מתקצב לשנה הבאה, עשר שעות הדרכה חודשיות לכל מעון, שעתיים מתוכם יהיו לאיתור,

יהיה גם כלי לרשויות לאתר ילדים עם איזשהו עיכוב התפתחותי, כבר להתחיל את הצעדים, שלא נקבל בגן הילדים את הילדים כבר טו לייט. חשוב מאד להבין שכל המחקרים מראים שההדרכה היא המשאב הטוב ביותר להעצמה ולחיזוק של צוותי המעונות, כלומר, כשיש מדריכה שמגיעה, מסייעת, עוזרת, מלווה, גם שומעת, גם ממקור לאוורור, במקצוע שהוא מאוד תובעני ומאוד בודד, כמו חינוך טיפול, אז ההדרכה שתופעל על ידי הרשויות היא בעצם, עוד מענה, יש מעטפת, כמו שאמרתי, של ייעוץ, מנהלי בטיחות, שיושבים במחוזות ובעצם, הם לרשות צוותי המעונות. כמובן השכר זה משרד האוצר ידבר, אבל החתימה על העלאת שכר המחנכות-מטפלות וחשוב מאוד להגיד את כל הנושא של הרישוי, אנחנו גם מלווים את הצוותים, גם נמצאים בקשר עם הארגונים הנציגים, וגם אתמול למשל, נפתח בפורטל הורים מאגר של כל המעונות, כל הורה יכול עכשיו לגשת,

איזה מעון נמצא בעיר שלו, מי בתהליך רישוי, מי כבר מורשה ומי לא הגיש, ואז יש כבר את המידע הרבה יותר זמין לראות, מה קורה בעיר שלו ולבחור את המעון לילדים שלו, בהתאם למצב הרישוי,

גם מסייעים למעונות כמה שיותר בתהליך הרישוי, בהדרכה, כי יש מחנכות-מטפלות שאין להן את הזמן ואת היכולת תמיד ואת התקשוב, להתחיל את תהליך הרישוי. אנחנו גם נעשה חשיבה על טיוב רגולציה, ככול שיידרש בשיתוף ארגונים ובעלויות ההיצע של המעונות, קודם כל, יש לנו כרגע, 3,500 מעונות עם רישיון, יש מעונות שהן בהמתנה לרישוי שבתהליך של השלמת מסמכים וכדומה, אנחנו נותנים דגש, גם על המעונות הפרטיים, להקל עליהם את התהליך הזה. ובנוסף חשוב להגיד שיש גם תקציב לבינוי וגם תעשה חשיבה על הקלה רגולטורית, בנושא של מעון שרוצה לעבור ממעון פרטי, להיות מעון מוכר לצורך סבסוד, גם שם נעשה חשיבה, כדי להגדיל את ההיצע, כבר מהתשתית הקיימת, לא רק לחכות לבינוי, אלא גם לאפשר למעונות שמעוניינים להיכנס לתוך הרגולציה קצת יותר קשוחה של מעון מוכר לצורך סבסוד, כדי שיוכלו לעשות זאת. תודה רבה על הדברים החשובים, אני רק מבקש, אני רושם לי כתזכורת אצלנו בוועדה, כאשר יוכפלו, על פי דברך, אנחנו נשמח לדעת.

הגשנו גם את הדוח, מה שאמרתי הגשנו לוועדה כבר את הדוח. אנחנו נשמח לדעת, תודה רבה, יש תקווה שדברים יתקדמו. אולי מילה לגבי הבינוי, לפי דעתי צריכה להיות העדפה למקומות שאין בהם, כי רוב התקציב שהוא מדבר שמשרד השיכון לוקח אחריות - - - אני אגיד, לגבי החברה הערבית וגם החברה הבדואית בדרום,

הוצאנו גם קול קורא למנהלות לידה עד שלוש ברשויות המקומיות והרבה רשויות בחברה הערבית ניגשו וזה מבורך מאוד, אני אסביר מה התפקיד של מנהלת לידה עד שלוש, זה בדיוק המקום הזה, למפות את הפעוטות בגיל לידה עד שלוש ברשות, להבין את הצרכים של ההורים, כי חברות שונות, יש להם צריכים שונים אנחנו לא רוצים לעשות איזה מענה אחד שהוא נכון לכל הארץ, לכל יישוב ורשות ותרבות, יש את המענים והמנהלת לידה עד שלוש, היא כמובן מתוך הרשות, יכולה לעשות את המיפוי הצרכים בצורה טובה יותר,

היא גם מסתכלת על כל הפעוטות ובחברה הערבית

זה עדיין לא אומר שהם לא צריכים ליווי, ההורים צריכים שמישהו יראה אותם, להכווין, זה יכול להיות טיפת חלב,

או כל דבר שקשור בחינוך, או טיפול של פעוטות. אז ניגשו 230 רשויות, גם לקול הקורא הזה, יש לנו 170 מנהלות לידה עד שלוש כבר שפועלות בשטח ואנחנו נוציא את הקול הקורא כבר השבוע, לשנה הבאה. אז אני חושב שזה מענה ראשון שנותן גם לרשות המקומית את המקום לראות את הפעוטות שלה, כי עד עכשיו, עד לפני שנה, רשויות מקומיות הכירו את הילדים רק מגיל שלוש, את האזרחים שלהם, אז אנחנו חושבים שכבר הקמת יחידה לידה עד שלוש זה מענה ראשוני. אני שאלתי על הבינוי. בינוי יש תקציב לבינוי, אנחנו לא רוצים שהבינוי יהיה פילים לבנים, אנחנו רוצים שזה יהיה מותאם, זאת אומרת שבונים מעון, זה יענה על הצרכים של האוכלוסייה ולא רק בינוי לשם בינוי והוצאת תקציב ויש לנו מקרים כאלה, כמו שאמרת,

זה קשור גם להכשרה של צוותים, לדאוג שהמעון יהיה אפקטיבי ושהוא ייתן מענה לאוכלוסייה שהוא יושב, כמו שאמרתי, יש דגש על בינוי בחברה הערבית, אבל זה צריך לבוא עם מעטפת שלמה. תודה, אם תרצה רשימה של איזה מעונות,

אנחנו נעזור לך. כן, יש עוד מישהו ממשרד החינוך? משרד האוצר, תן לנו תקווה, עם כסף, עם ראייה עתידית, תן כסף, תקציבים. שלום, שמי רום בר-אב - - - רק יש לי עוד משהו לומר שארצה שתתייחס, האם זה נכון שמחיר המעונות עלה ב-500 שקל בשנה הקרובה? אז אני אענה על הכול. תודה. וגם האם המערכת לקבלת דרגות להנחה, עדיין סגורה והורים לא יכולים להגיש בקשות? למה ומתי היא תיפתח והאם אני אצטרך לבוא מהחופש ואני אבוא מהחופש, אני איש חרוץ, לבדוק אותכם, מתי היא נפתחת, או אני לא יודע להיכנס אליה, אבל הבת שלי בטח תדע, היא לא צריכה הנחה, אבל יש לה ילד בן שנה. אז ברוך הבא רום.

לשאלתו של חבר הכנסת שיצא, אבל אני אענה לפרוטוקול: הוא תיאר את הקושי של חלק מהרשויות במגזר הערבי לממש את כספי הבינוי, בוודאי זה קושי מוכר, גם נציגי מבקר המדינה דיברה על זה, כפי שאני לא זוכר אם ציינת, אבל חלק מאוד משמעותי מתקציב הבינוי, באמת מיועד לרשויות מהמגזר הערבי ולצערנו, במרבית השנים, התקצוב הזה ממומש באופן מאוד מאוד מצומצם. אנחנו עובדים עכשיו בשיתוף עם אגף בינוי במשרד החינוך, על התאמת נוהל הבינוי ושינוי שלו, כך שיותאם לרשויות עם יכולות ביצוע יותר מאותגרות, זה גם קשור לרשויות שחסר בהן שטחים חומים, זה גם קשור לרשויות שיש בהן קושי של יישום, כל הדברים שאנחנו מבינים שצריך לעשות, משרד החינוך יש להם יותר ניסיון עם זה מגילאי שלוש ומעלה ואנחנו בעצם בשיתוף, לוקחים את הניסיון שלהם, עושים את ההתאמות שצריך וגם משתמשים,

בניסיון שנצבר במשרד העבודה ומתכננים לעשות כל מיני התאמות בנוהל הבינוי הזה, בכדי באמת, להגדיל את הבינוי ברשויות הערביות. בהמשך לדבר הזה ובהתייחס לדבריה של נציגת מבקר המדינה, חשוב להגיד שברשויות הערביות, אנחנו רואים דברים, נקרא לזה משמשים מכל הכיוונים,

כמו שהזכרת, הורים שהם זכאים לסבסוד ולא ממשים אותו, יש גם מקומות שבהם יש מעונות ריקים ושני הדברים האלה הן תופעות שהן קצת מוזרות לנו,

בוודאי שלא היינו רוצים לראות שהן קוראים, אנחנו מנסים להבין, מה המקור של זה, אז גם פה מבחינת משרד העבודה, דפנה תוכל להרחיב על המענה שאנחנו נותנים ואיזשהו מחקר שאנחנו מריצים בחברה הערבית בשנה הנוכחית, ממש עכשיו, בשביל לנסות להבין, מה החסמים לאיוש סבסוד, גם למה משפחות שזכאיות, לא ממשות את אותו הסבסוד וגם למה יש מעונות ריקים, אז זה בוודאי דבר שמטריד אותנו - - - סתם שאלה, במגזר הערבי הבדואי, לבנות סיפור, אבל אולי אפשר להביא יבילים, שזה הזמנה, מנוף ונגמר, נכון שיש בסוף צריך לשים תשתית. זה חלק מהתאמות של נוהל הבינוי, יש באמת הקלות מסוימות שאני לא איש של בינוי אז אני לא יודע להגיד על זה - - - אני סתם זורק בשביל להעביר הלאה. יש התאמות והקלות מסוימות שמבוצעות בכיתות הלימוד בגילאי שלוש ומעלה ואנחנו בוודאי רוצים ללמוד מהניסיון המוצלח שם ולהחיל אותו על גילאי שלוש ומטה, כן צריך להגיד משהו שלא הזכרתי שבסוף חוק חינוך חובה, מאלץ את הרשויות, רשות שיש לה שטחים במחסור, היא חייבת קודם כל להפנות את השטחים עבור כיתות בגילאי שלוש ומעלה, אז זה איזשהו חיסרון מובנה שיש לנו פה באירוע שאנחנו פועלים תחתיו, אבל הוא תמיד יטיל עננה מעל. אני אציין רק, סליחה שאני מפריעה, שהנושא של חוסר בכיתות לימוד הוא נושא שהוא קריטי וקיים לאורך כל השנים. מבנים יבילים, אני רואה בעיני רוחי, לא יודע, מחנות צה"ל, או כל מקום אחר, באים מניחים עם מנוף ושלום על ישראל. דיברנו גם על זה בדוח שלנו, יש לנו דוח מלפני שנתיים כמדומני, על בינוי כיתות לימוד, אנחנו התייחסנו גם לכיתות לימוד גם לגיל הרך וגם לבתי ספר ואכן אחד הפתרונות הוא פתרון של קרוונים מה שנקרא, מבנים ארעיים, זה לא דבר שהוא האיכותי ביותר, אבל זה יכול לתת מענה. יותר טוב מכלום. כן, זה יכול לתת מענה. עכשיו תן לנו איזשהו תקווה לעתיד. שלחתם אותי עם שיעורי בית, אז אני אזכיר שבדיון הקודם דיברנו על המלצת ועדת המחירים שניתנה בסוף אוגוסט שנה שעברה.

יש פרוטוקול, זה הכי קל, אני לא מתאמץ אפילו. מצוין, אז אני בשמחה אתייחס לזה. אז המלצת ועדת המחירים ניתנה בסוף אוגוסט 2022, במהלך הממשלה הקודמת, השרים בזמנו, לא חתמו על המלצת ועדת המחירים ובעצם,

הונח על המדף וחיכה שנממש אותו, היו בחירות והממשלה התחלפה וכן הלאה ושר האוצר ושר החינוך הציעו מספר פעמים על כוונתם לחתום על הצוו וזה באמת קרה וב-31 במאי הם חתמו על הצו. כן אני רוצה רגע להזכיר מה מיוחד בבדיקת הבסיס הזאת ובצו הזה, המתודולוגיה של ועדת המחירים, הוועדה היא רוחבית והיא מפקחת על כל מיני סוגי מוצרים, על מעונות יום, אבל גם על לחם ומוניות וחלב וכן הלאה, המתודולוגיה של הוועדה היא כזו שהיא בוחנת את מחירי התשומות שנדרשים לייצור המוצר,

עושה בחינה רוחבית בכל הארץ, בכל הספקים ואז קובעת את המחיר המפוקח. כשהוועדה התכנסה לדון במעונות היום, היא עשתה את אותה הבחינה הזאת, במשך חודשים ארוכים והגיעה למסקנה שהשכר שמשולם בפועל למטפלות במעונות היום הוא לא מספיק גבוה, ולכן לפנים משורת הדין סטתה מהמתודולוגיה ובחרה להעלות את השכר, באופן שהוא כאילו מלאכותי ולא תואם את המצב בשטח, בשביל באמת, לשפר את מצב המטפלות ולכן א', חשוב לציין שמרבית הגידול בתעריף נובע מגידול ברכיב השכר וב' שאנחנו מצפים ששכר המטפלות ישתפר באופן משמעותי כתוצאה מהדבר הזה. הצו נכנס לתוקף ב-31 במאי בשנה האחרונה, הוא מחולק לפי כל מיני גילאים ותעריפים, יש איזו טבלה של ששת תעריפים, לא נלאה אותכם, אבל השיעור הממוצע של העלייה זה 13 אחוז, של כל התעריפים וכל סוגי הגילאים ואנחנו צופים שהדבר הזה, ייצר שינוי משמעותי בשכר המטפלות שזה באמת האירוע שאנחנו ומשרד החינוך מזהים. והסבסוד - - - אני כבר אגיד, מזהים כאירוע הכי משמעותי כיום. בנוסף לזה, אני חושב שאסף לא ציין את זה, אבל הולך להיות מענק התמדה למטפלות בשנה הקרובה, המענק הזה בעצם, יש לו שתי תכליות, התכלית הראשונה היא לשמור כוח אדם בתוך המערכת,

זה לא רק מטפלת, זה אנשי צוות המעון, זה גם יהיה מנהלות מעון ומבשלות,

או אשת צוות שיישארו במעון ויתמידו - - - כמה המענק צפוי להיות? הוא ניתן בארבעה פעימות, הפעימה הקרובה תהיה באוקטובר הקרוב,

אני יכול לבדוק את זה והוא ניתן בארבע פעימות, עד בעצם סוף שנת 2024 - - - ובסקטור הפרטי, איך זה בא לידי ביטוי, כדי לשמר כוח אדם ראוי. אני אשאל בשמך, אל תדאגי. אבל רק אם אפשר להתייחס למשפחתונים, כי הם מתייחסים רק למעונות, אז מה הדין של העלייה בתעריף? בפעם הראשונה שזה ניתן, טלפון קטן, או מייל קטן,

יותר מזה, נכתב אותכם למכתב שאנחנו נוציא לכל ארגוני המעונות, בדבר הדבר הזה,

בוא נמשיך ותשתדל לתת תשובות לקריאות הביניים. אין שום בעיה. המענק הזה הולך להיות בסך 8,300 שקלים ומייצג תוספת שכר, אם בעצם מחלקים את זה לסכום השנתי, מייצר תוספת מאוד משמעותית בשכר, לצד הגידול שנובע מבדיקת הבסיס וחתימה על הצו, כך שאנחנו מצפים פה לבשורה משמעותית ולשיפור המצב. כמובן שהדבר הזה הוא צעד משלים לכל הדברים שתוארו על ידי נציג משרד החינוך, לגידול בהכשרות, לגידול בהדרכה התוך המעונית ובעצם, המטרה היא לייצר פה צעדים משלימים שבאים מכל מיני זוויות ומייצרים תמונת מציאות שונה, ממה שקיימת היום. לעניין הסבסוד, נשאלה פה שאלה, אז כפי שהבהרנו, לארגוני המעונות מספר פעמים, את כל העלייה בתעריף שנובעת מעדכון הצו וגם אגב, משיפור התקינה למעונות שיבחרו לעסוק בזה, לא אמרתי אבל אנחנו מאפשרים שיפור תקינה, כלומר, אפשר לשפר את יחס המטפלות-פעוטות וכמובן שהדבר הזה עולה עוד כסף, אז אנחנו הבהרנו לארגוני המעונות, שההתייקרות שנובעת מעדכון הצו, אם מישהו פורט תקינה,

המשפחתונים? אבל האם אתם תכסו את זה גם להורי המשפחתונים? זה לא רלוונטי, אנחנו מדברים כרגע על המעונות, יחס התקינה במשפחתונים לא שונה. אבל משפחתונים זה חלק מהגיל הרך, משפחתונים מפוקחים זה חלק מכל המערך של הגיל הרך. חבר הכנסת שירי, אתה לא היית, אבל הזכרתי אותך בתחילת הדיון, שראוי היה שהנושא הזה יופרד, הוא רץ בין כל המשרדים השונים, ראוי שיפתחו איזה משרדון - - - השאלה כמה הוא רץ, אם כמוני, לוועדת חוקה,

מה לעשות? אלו הם חיינו בתקופה הזאת, יש 33 שרים, חלקם לא רלוונטיים, אם היו פותחים משרד אחד, במקום להריץ את זה, אולי היינו מצליחים לעגן את חינוכם של ילדנו לעתיד לבוא, אז תנסה לה פרטים. מפוקחים. מפוקחים, אני חוזר בי. הם נמצאים תחת משרד העבודה שיושב כאן, זה משפחתונים מפוקחים שלא נהנים כרגע מכל מה שנאמר. אתם רוצים להספיק, שכל אחד יגיד משפט, אז הוא שמע, תן תשובה. הצו שנחתם, אני גם רגע אולי אעשה רגע סדר, מעונות היום, בהחלטת ממשלה בינואר 2022, בוצעה חלוקת האחריות וחלוקת הסמכויות בין משרדי הממשלה, לעניין הגיל הרך, בהחלטה הזאת נקבע שהאחריות הפדגוגית על מעונות היום, עוברת למשרד החינוך והמשפחתונים נשארים אצל משרד העבודה ולכן מדובר בשני נושאים שגם נמצאים בסמכויות של משרדים שונים, הם עובדים תחת צו פיקוח שונה והם לא נמצאים במקשה אחת, לעניין ההתנהלות הממשלתית. התעריף עלה גם למשפחתונים, סליחה שאני מתפרצת, אבל אתה פשוט לא - - - רגע, הוא לא הצליח להשיב,

אני אגיע אלייך.

העדכון של צו המשפחתונים נעשה בספטמבר שהיה ונחתם באוגוסט שהיה, על ידי שרת הכלכלה ושר האוצר הקודמים, שמה נידון האירוע הזה, היו כל מיני אפשרויות של כל מיני מענים, השרים החליטו על המענה שאותו הם בוחרים לתת והאירוע הזה נפתר באופן הזה. עוד התייחסות לעניין, הייתה פה שאלה על המעונות הפרטיים, אז חשוב לי להסביר, זאת נקודה שעולה כמה פעמים, כפי שהזכיר אסף, היכולת להגיש בקשה לקבלת סבסוד, לצורך הכרה בסמל, פתוחה לכולם, אנחנו לא מגבילים את הדבר הזה, כל מעון שרוצה, מחר בבוקר יכול ללכת למשרד החינוך, לקבל את רשימת הדרישות - - - כן, אבל זה לא קשור לזה, זה על מענק התמדה. אז אני אגיד, כל מעון יכול לבוא ולבקש את הדבר הזה. עכשיו אנחנו כמדינה - - - יש פרסום מספיק רחב כדי שכל המעונות האלה, זה עלה בפעם הקודמת. הם נמצאים בבתים פרטיים - - - זה עלה, אני עשיתי שיעורי בית, חברים. אם זו הבעיה, אז אני לא מכיר שזו הבעיה,

אנחנו נשמח לשמוע. סתם לזרות חול בעיניים, באמת. הם גם לא זכאיות להכשרה, צריך להבין, בגלל שזה לא, סליחה - - - אנחנו לא נצליח לקיים דיון, מה שאת אומרת,

אני רוצה להסביר, מה שאת אומרת על הקרח,

כי אין לך שם, לא יודעים מה אמרת, לא מקלידים את הדברים שלך וזה יעלם ככה איפשהו, אז בואו ננסה לשמור, אני מכבד אותכם, אני אשתדל לתת לכולם. כן, אוצר, זהו?

אני רק אשלים את המשפט, אז כל מעון בישראל שרוצה, מוזמן ואנחנו נשמח מאוד שיגיש בקשה לקבלה לסמל, הדבר הזה מכיל בתוכו זכויות וחובות, חלק מהזכויות זה לאפשר זכאות להורים לקבלת הסבסוד הממשלתי, זכאות להטבות נוספות, כמו מענק העבודה,

לעמוד ברגולציה של משרד החינוך שמבטיחה את איכות השירות ולעבוד תחת מחיר מפוקח שמבטיח את גלגול ההטבה להורים, שני הדברים האלה הם החשובים. יש לקחת את רשות העיתונות הממשלתית, יש לכם תקציב לעניין הזה, תקדישו לזה כמה שקלים, יש לכם תקציב, אני רואה דברים בטלוויזיה, שאנחנו הציבור משלמים על כל מיני פרסום של נושאים ממשלתיים, פחות חשובים, זה מאוד חשוב בעיניי, אני מבקש שתחזרו הביתה, אתה ומשרד החינוך, תישבו, תחשבו ולא לעשות את זה בעוד כמה חודשים, מהר, את הפרסום, אם הוא יהיה שבוע ימים בשלושת הערוצים, אני משוכנע, יש לך הצעה יותר טובה? אני אשמח.

זה עדיין לא ריאלי מה שהם מדברים פה, עם כל הכבוד, התפאורה הזאת היא לא מעשית בכלל, אני לוסי חדידה, מנכ"לית ארגון גנים ברמה אחרת, ארגון של גני ילדים פרטיים, מלידה עד שלוש, המסלול הירוק עדיין לא יצא לפועל, זאת אומרת שההתאמה על הפרוגרמה הנוקשה שאנחנו רובנו במבנים של בתי מגורים היא לא ריאלית, אנחנו לא יכולים להתאים את המסגרות החינוך שלנו לפרוגרמה, זה אחד. דבר שני, כמו שיש מודל לתמרוץ על הכשרה של צוותי חינוך, שיקבלו את אותו מודל לתמרוץ מענק התמדה, לא צריך סמל, כמו שגם היום אנחנו מקבלים מענק על הכשרה, בלי להיות סמל, שיקבלו את אותו מודל של מענק, כי בינתיים רוב ההון האנושי שלנו, פשוט בורח, בורח למענקים. תשובה, אוצר, יש כאן בקשה על השולחן. כפי שאמרתי, שוב - - - אבל היא דיברה על זה, ללא שום קשר לסמל, כמו שאתם נותנים את נושא הסבסוד, עם דיווח, תכריחו אותם לתת דיווח הולם, אמיתי ותבקרו, כדי לקבל את הסבסוד, כי כוח האדם בורח מהם. כשאנחנו מעבירים כסף מימון למוסדות לשירותים לאזרח, אם אנחנו לא מפקחים על המחיר, יש חשש שההטבה הכלכלית, לא תגיע בסוף למקבל השירות, כי נותן השירות הוא אדם פרטי.

גברתי,

אני מנסה לשלב, כי אני מבקש לקבוע איתה פגישה מקצועית, אני לא יודע מי אמור להצטרף אליך. הארגונים המייצגים, אנחנו ארבעה ארגונים. ארבעה ארגונים, אני מבקש מהאוצר ואחר כך לקבל גם דיווח לוועדה, לקבוע שעה וחצי של דיון, עשיתי את זה גם שישבתי כסגן שר האוצר, יחד עם רשות המיסים, עם כל מיני בעיות ופתרנו הרבה מאוד בעיות, לא הכול יהיה אפשר לפתור, אני מודע לזה, אבל בואו נדבר ונראה מה אתם כן יכולים לפתור, בקשה, תחליפו טלפונים, תישבו שעה וחצי, אם יש לכם בעיה של מקום, הוועדה תיתן לכם את אולם וועדה לביקורת המדינה לדיון. הוועדה לא מבקשת, מחייבת את האוצר לשבת עם הארגונים,

תודה רבה. תודה רבה,

אני משתדל לעשות את המירב, לא פשוט לי, שער הנגב, מנהלת מחלקת הגיל הרך.

אני ממשרד העבודה ואני - - - סליחה, אני מתנצל, את צודקת, את ברשימה אצלי, זו טעות שלי,

אין בעיה, תודה רבה. שמי דפנה מאור, אני מנהלת אגף לעידוד תעסוקת הורים במשרד העבודה. אני רוצה אולי בראש ובראשונה, קצת לומר, או להתייחס לדברים שנאמרו פה בתחילת הישיבה, סליחה שאני מחזירה רגע את הדיון אחורה, משפחתונים אינם

והעבודה שנעשית עם משפחתוני הסמל היא רחוקה מלהיות שמרטפות, אני חושבת שזה גם לא לכבודן של המטפלות וגם לא לכבודן של המפקחות שלנו - - - אמרתי מילה לא במקום חזרתי בי. אין בעיה, זה פשוט חזר על עצמו בעוד מסגרות, אז - - - להיפך אמרנו את זה על הצד החיובי, אנחנו לא רוצים שזה יהיה. מצוין, גם אנחנו לא ואנחנו פועלים לשם כך. אבל אם לא הובנתי נכון. אין שום בעיה, אנחנו פועלים לשם כך וחשוב לי גם לציין שבמעבר של המעונות למשרד החינוך, שרת החינוך דאז, סירבה לקחת את המשפחתונים, אז רק ככה להעמיד דברים על דיוקם.

אין שום בעיה. קודם כל, יש הבחנה מאוד ברורה - - - ודווקא בגלל שהיא סירבה, אני חושב שיש מקום לעשות משרדון, כי הם נופלים בין הכיסאות וזה החינוך והעתיד שלהם בתחילת הדרך ואמר את זה חבר הכנסת שירי, זה לא רעיון שלי, שזה צריך להיעשות בצורה יותר יסודית ואמרתי,

אם פעם אחת נהיה באיזושהי צומת דרכים, 33 שרים, חלקם אני יכול לבטל בהינף יד, לי מותר להגיד, לך מותר להגיד, לו מותר להגיד, כי אנחנו אנשים פוליטיים ונעשה משרד הולם. פחות משבעה ילדים הם עדיין ילדים. כן, לא בשבילי כל ילד הוא ילד. כן, בבקשה, אני מתנצל.

אז באמת קיימת הבחנה מאוד ברורה, בין הסבסוד לבין הפיקוח הפדגוגי, גם מתוך האידאולוגיה, או הערכים שעומדים בסיס העניין, המטרה של הסבסוד היא כאמור לעודד הורים לצאת לעבוד ובפדגוגיה ונאמר לי, לא פעם במשרד החינוך ואני מכבדת את האמירה הזו, אותנו מעניינים הילדים וזה בסדר גמור, בכל תהליך הסבסוד, מי שנבחן ונבדק הם ההורים. לצערי, מערכת הסבסוד עדיין לא נפתחה, היא נמצאת באחריות שלנו, אנחנו כבר ערוכים לטובת העניין מזה זמן.

הייתה המתנה ממושכת להסכמים ולמשמעיות שלהם, שנחתמו בין משרד החינוך ומשרד האוצר, לארגונים שמפעילים את המעונות, אנחנו עדיין, עוד הבוקר, מנסחים עוד את אחד הנספחים שאמור להיות חלק ממבחני התמיכה, המערכת תפתח ממש ממש בקרוב, אני רוצה אפילו להעז ולומר בימים הקרובים. אני שמח.

אני מברך על כך. אנחנו שם, אני כבר יכולה לומר, בחלק מהמקומות, אנשים כבר שמעו אותי מעדכנת, על אף שהמבחנים לא נחתמו עדיין, יש שינויים והקלות משמעותיים, אני חושבת, בסופו של יום, לטובת ציבור ההורים ולשם אנחנו הולכים, גם ברמת השירות להורים, ראיתי בשקף הראשון שהורים נדרשים לצרף מסמכים רבים, אז פתרנו חלק מזה בקבלת נתונים מהמוסד לביטוח לאומי, ככול שההורה מעוניין בכך, זה מייתר הרבה מאוד מסמכים שהוא צריך להעביר לנו והדבר השני, הוא הנושא של ביטול קנס דרגה, אני לא אלאה פה את הוועדה, אבל כל מי שמצוי בעניינים, מבין שלהורים רבים, מדובר בהטבה משמעותית ולשם אנחנו הולכים, אז זה לגבי הנושא של פתיחת מערכת הסבסוד, אנחנו בהחלט, אני מאוד מקווה שנוכל בתחילת השבוע הבא, לתת תאריך שהמערכת עולה. אני כן יכולה לומר, מהניסיון של השנה האחרונה, שאנחנו עובדים בלתת תשובות מאוד מהירות להורים, לייצר מצב - - - דיברנו על חודשיים בדיון הקודם וביקשתי לצמצם את זה. נכון, אז זאת המטרה העיקרית שלנו, לתת כמה שיותר מהר תשובות להורים ולא זו בלבד, אלא גם בפינג פונג עם ההורים שכן צריכים להביא מסמכים, אנחנו כל הזמן עובדים על שיפור הערוצים, גם בהודעות להורים, החל מהודעות קוליות לחברה החרדית, על מה צריך, אנחנו באמת, עושים פה מהלך, אני מניחה שבמשך הזמן יראו את התוצאות שלו. לגבי הנושא של לתת את הסבסוד באופן אחר, או לקבוצות הורים אחרות, אני קראתי את הסיכום מהדיון הקודם, אנחנו אז היינו בפנטזיה של פיילוט על החברה הערבית, אנחנו מקיימים את הפיילוט הזה בימים אלה, אני מוכרחה לומר בסוגריים שבצער רב, הוא לא עונה על הציפיות שלנו, ברמת ההשתתפות, מדובר בפיילוט ב-14 יישובים בחברה הערבית שנבחרו כמייצגים קבוצות שונות של אוכלוסיות ואנחנו בעצם מאפשרים להורים שעובדים כמובן, שעומדים בקריטריונים של מבחני התמיכה, אבל הילדים שלהם לא נמצאים במסגרות סמל, לבוא ולראות, קודם כל את גודל התופעה, להבין את השיקולים שלהם, כי כמו שאמר רום קודם, בחלק מהמקומות המעונות ריקים ועדיין הילדים, לא נשלחים למסגרות הסמל, מעניין אותנו למה, מעניין אותנו להבין - - - כוח אדם, אין כוח אדם, זו הסיבה. אני אגיע, רגע,

אני לא יכול לנהל פינג פונג, כי אז לא כולכן תדברנה, בבקשה,

יש לי בסך הכול עוד 33 דקות. עוד דקה אני מסיימת בכל אופן. אנחנו כן מנסים לייצר מצב שנשמע מה ההורים אומרים ומה השיקולים שלהם ולא רק לשמוע, כמו שאנחנו הרבה פעמים עושים, לשמוע את המומחים. אני רוצה לומר מילה על המשפחתונים בכל זאת, התעריף של המשפחתונים, כפי שאמר רום, נקבע בשנה שעברה, זאת הייתה תקופת בחירות ומצד אחד היה לחץ מאוד מאוד גדול של מטפלות המשפחתונים שהמחיר מבחינתן, לא עלה והן היו זקוקות להעלאה הזו והתעריף עולה בשתי פעימות, שליש ממנו עלה בתחילת שנת הלימודים הנוכחית ושני שליש, כ-300 שקל יעלו בשנת הלימודים הבאה. צריך להבין פשוט ככה, בהסתכלות הכללית על התמונה.

תודה רבה על הדברים החשובים. יש לי בקשה אישית אליך, את יכולה להצטרף לישיבה הזו שביקשתי? אני נוהגת להגיע לכל ישיבה שאני מוזמנת אליה.

ביקשתי שארבעת הארגונים יישבו עם האוצר, אם תוכלו שלושתכם, אני אשמח מאוד, כי דברים יפתרו הרבה יותר מהיר.

מי יקבע אותה? אוצר, חינוך, או רווחה?

באחריותך, תזכור שנתתי את אולם הוועדה, אם תרצה וגם קפה וסודה על חשבוני. ועם מי הם יושבים, עם מי השלישיה תשב, עם איזה ארגונים? עם איזה ארגונים אתה מורה לשלישיה לשבת? דיברו איתי כאן על ארבעה, אם יש עוד מישהו שפספסתי,

אני לא מומחה גדול, אשתי אמנם מורה, אבל - - - אני כן חושבת שכדאי שמטפלות המשפחתונים המפוקחים שחוץ ממה שדפנה כרגע הציגה, קצת נעדרות פה מהדיון, כן יוכלו להיכנס לשיחה כזאת ולישיבה כזאת ולקדם גם את הנושא הזה. כרגע גם מטפלות המשפחתונים המפוקחים, לא נהנות מכל ההטבות של המעונות, מהעלייה בתעריף, מהמעבר למשרד החינוך. זה קשה לי, אבל אם תוכלו לצרף את אחת מהן גם כן,

אני אשמח, דפנה, שמעת מה היא אמרה על הפרטיים? יכול להיות שאין תשובות למדינה, אני לא יודע, אבל הם ראויות להתייחסות. אני יכולה לבוא ולומר, עם יד על הלב, לפחות בכל מה שקשור עם משרד העבודה,

לא מעט תשומת לב. צרפו אותה בבקשה לישיבה, אני אודה לכם מעומק הלב, זה יחסוך לי גם כאב לב בעניין הזה, אישית. חבר הכנסת אלהואשלה, אתה רצית?

אז תיקח שתי דקות הפעם, צר לי, כי אני חייב לתת לאנשים שבאו מרחוק.

הרשימה הערבית המאוחדת): הכול בסדר, מאה אחוז. א', תודה על הדיון הזה, זה דיון חשוב, אנחנו באים מהחברה הבדואית בנגב ואני רוצה להתחיל דווקא עם נציגת משרד העבודה שסיימה לפני כמה דקות, בקשר לחברה הבדואית, יש לנו שם 21 מעונות, על אוכלוסייה של 300 אלף, כאשר - - - תאמין לי,

דנו ב-300 אלף, ב-21 מעונות, אני יודע את זה בעל פה, בזה שיש מחסור בכוח אדם, בזה שחלק מהרשויות, אין להם אפשרות לתת מצ'ינג, דיברנו אפילו להביא יבילים כדי לתת אפשרות ל- - - ואליד אלהואשלה (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): צריך לסגור את הפערים האלה, אם אנחנו מדברים רק על נתיבות, הם 47 אלף תושבים, יש להם שמה 18 מעונות - - - קולגה שלך נתן את קריית גת, על 260 אלף איש, 50 ומשהו.

אז הסוגייה מוכרת לכל המשרדים, היה פיילוט של משרד ראש הממשלה, על היישובים חורה וכסייפה - - - אני מתנצל, א', פספסת הרבה, אני מתנצל בשמך,

יש איזשהו דוח שאני התחייבתי רק לעשות אותו לאוכלוסייה הערבית והבדואית, יש שם בעיות קצת אחרות, גם אנשי המקצוע אומרים את זה, יש שם בעיות עם מצ'ינג, מטפלות, עם כל מה שצריך, עם חוסרים אדירים, יש דוח של מבקר המדינה, אני הבטחתי, גם לבקשתו של חבר הכנסת עטאונה, לעשות דיון, אתם תוזמנו,

אם אתה רוצה להגיד משפט לסיכום, בבקשה.

הרשימה הערבית המאוחדת): לסיכום אני רוצה להגיד, מי כמוך מכיר את האוכלוסייה הבדואית בצורה טובה וניהלתי המון דיונים בנושאים האלה, אני גם מוכן להשתתף בכל דיון שאני אוזמן אליו, גם עם המשרדים הרלוונטיים, על מנת שאנחנו נצליח לגשר על הפערים האלה. אני מקבל את מה שאמרת במאה אחוז. תודה רבה. רק לדייק, בנושא של המעונות, הכתובת היא משרד החינוך. כן,

אני אעשה דיון מתחלל, כי יש לי דוח בעניין הזה. עכשיו אני מתנצל בין שתי דקות לשתיים וחצי דקות, לפי סדר הבקשות, שער הנגב, שלטון אזורי בבקשה. שלום, שמי שירה ואני מנהלת המחלקה לגיל הרך ומחליפה היום מייצגת את השלטון האזורי, דוקטור אסנת אייל. מתייחסת לכמה נקודות, תודה על ההזמנה לדיון, זה באמת מאוד מאוד חשוב זה נאמר. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות עיקריות, אחת זה נושא אזורי הרישום, אנחנו נמצאים בעוטף, אין מה לחזור על זה שמבנים לא מספיקים, אנחנו נמצאים במועצה אזורית ואזורי הרישום נעשים במשרד החינוך, אנחנו רוצים להעלות את העניין הזה שאזורי הרישום ייעשו גם במעונות, כרגע אין אזורי רישום וכל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה, על פי זה ואנחנו נתקלים בקשיים עם הסוגייה הזאת, אז זה נושא אחד. הנושא השני - - - אז סתם, למה לא להשאיר להורים את האפשרות הזו? חוק חינוך חובה לא חל עליהם. יש חוק, נכון ואני אומרת, עדיין אנחנו נתקלים, בגלל שאין בינוי, אין לנו מספיק מעונות אצלנו, למשל במועצה, שער הנגב, עוטף עזה, על פניו היה זה, גדילה משמעותית באוכלוסייה, הנגב מתפתח ואין לנו מספיק - - - חסר לך היתר? הרשאה לבינוי, או מה? חסר לי כסף, חסר לי בינוי שלוקח לי שנתיים, כשאני מגישה - - - דיברנו פה על יבילים, אם יש מקום, דיברנו על יבילים שזה יכול לפתור את העניין. בעיה בהרשאה. לא בעיה בהרשאה, הבעיה בעוטף, אין לי בעיה להאריך באופן פרטי, אבל יש בעיות קשות בעוטף, גם בנושא הבינוי, הבינוי צריך להיות תלוי משרד הביטחון ופיקוד העורף. אני מודה שאני לא יכול לעזור לך בעניין הזה.

אני רק מעלה, לא ביקשתי פתרונות בעניין הזה. נושא של ועדות הקבלה, ועדות הקבלה תחושה גדולה של סחבת, דיברה פה קודמתי על חודשיים תשובות, אנחנו מדברים על זה שעדיין יש לי מעונות שלא קיבלו תשובות על וועדות הקבלה, אני לא יודעת אם אני היחידה שחשה בזה, אבל אנחנו בסוף יולי, אין לי תשובות, אני לא יודעת ואנחנו צריכים להתקדם, אז סוגייה מאוד חשובה ומשמעותית - - - אין מישהו שלא קיבל תשובה לוועדות קבלה.

לא לפי המידע שאני מחזיקה, אבל בסדר.

סגרנו.

וככה הגשת הבקשות הסבסוד, אני באמת אשמח שיהיה אפשר להגיש. הדבר האחרון, הטבת מס להורים, ההורים בעוטף, לנו יש דרגה מסוימת שההורים - - - גם כן, לא בפתחה של הוועדה, הייתי רוצה לתת הקלת מס לכל העוטף, בכל תחום, בכל נושא, אבל זה לא לפתחה, יש צורך לחקיקה, זה צריך ללכת דרך האוצר, עסקנו בזה בוועדת כספים, גם כסגן שר האוצר, אני אומר לך את זה, זה לא לפתחה של הוועדה הזאתי, זה וועדת כספים, אני חושב שמגיע, אתם צריכים להפעיל כמה חברי כנסת בעניין הזה. תודה רבה. תודה רבה על הדברים. איחוד גני ילדים חנן דגן, בבקשה. תודה לזכות הדיבור, יש לי הרבה מה להגיד, אבל אני אבחר בשני דברים החשובים ביותר בגלל קוצר הזמן. אני חייב פה, אני קיבלתי עכשיו הודעת SMS מבעלת גן שאומרת את כל הבעיה בגדול, היא באה והיא שולחת לי פרסום שהיה בצל המחסור במורים, כ-500 בנות שירות לאומי השתלבו במערכת החינוך והינה הבעיה,

למה לא אצלנו גם? בוקר טוב, כיצד ניתן לשלבם בגנים הפרטיים? יש ממש מצוקה, לי באופן אישי חסרות חמש נשות צוות ופה הבעיה. אנחנו נתקלים בכל ועדה, אנחנו יושבים אומרים, יש פה בעיה, צריך לכלול את כל הגורמים ביחד, את מעונות היום, את הגנים הפרטיים, את גני עירייה, כי החוסר הוא בכולם ואנחנו עדיין נתקלים שכל פעם פותרים בנפרד נקודה ואז אנחנו רואים את אותן אנשי צוות זזות ממקום למקום, חוסר יציבות באותן מסגרות, הילדים נפגעים מזה. צריך לעשות פתרון כולל, כל פעם אומרים כן, יש בדברים האלה משהו, אבל חוזרים עוד הפעם למקום. יום שני היה דיון, מה קורה במשרד החינוך בגנים שלהם, עוד הפעם חוזרים על אותה הבעיה, חייבים לשים לזה סוף ולטפל בזה יחד, כי אנחנו באים מוועדה לוועדה ועוד פעם אומרים את אותם דברים והכול חוזר חלילה וזה איפשהו כבר נמאס,

כי אין התייחסות בפועל לדברים, זה הדבר הראשון. הדבר השני שאני רוצה להגיד לגבי הסבסוד, יש דרכים בתקציב שבאו ושמו, לסבסוד בגיל הרך, באותו תקציב אפשר לתת הרבה יותר, רק לעשות את זה נכון, יש דרכים ואנחנו מציעים את הדרכים, לצערי הרב, אנחנו מדברים כמו לקיר, אף אחד לא בא ואת התוכנית השלמה שבנינו כדי לתת, גם שוויון הזדמנויות לילדים, לבוא ולתת את זה בצורה נכונה לכל גורם ואנחנו פשוט נתקלים בדלת אטומה שלא מקשיבה לדרכים, לא מקשיבים לנו, לצערי הרב ויש לנו הרבה-הרבה מה להציע מתוך השטח, לא לשבת ולפעמים לבוא ולזרוק דברים מתוך, אני קורה לזה, מגדל השן ולבוא ולהגיד,

תכנסו לסבסוד שזה בלתי אפשרי והם יודעים באוצר, יודעים שזה בלתי אפשרי, לתוך המגזר הפרטי, להיכנס לאותה תוכנית סבסוד, בגלל המבנים, כי אין בינוי שמתאים. עכשיו איפה אתם רוצים שנעשה את זה? שנלך ונשקיע עכשיו מאות אלפי שקלים בשביל משהו שלעולם לא נחזיר את ההשקעה, אף בעל עסק לא יעשה את זה, אז לבוא ולזרוק דברים באוויר, זה לא חוכמה. או שעושים הפרד ומשול ואז עוד דיון ועוד דיון ועוד דיון. אנחנו רואים את זה קורה כל הזמן, צריך לבוא ולשים את הדברים על השולחן. אני אומר משפט אחד, א', אני לא יודע לגבי בנות שירות לאומי, יש לי כנראה דוח של מבקר המדינה, אני אנסה, אבל מטפל בעניין הזה כבר שנים, תגיד,

בעבודה מועדפת, או שתבוא, היא לגן הילדים? מה חשוב, מתדלק בתחנת דלק, או נהג אוטובוס? חסרים 3,000 נהגים, אני סתם אומר את זה - - - הענף במצוקה בקריסה. אני יודע, אני אנסה לבדוק אם יש, תשמע אבל אני לא פותר את זה עכשיו, אני אנסה, אני מרים את הכפפה שלך, אני אבדוק אם הוועדה הזו חובתה לדון בנושאים על פי דוחות מבקר המדינה, היא לא יכולה להמציא,

אנחנו נבדוק אם יש וננסה לנסות לדון בנושא בנות שירות לאומי. אני שולחת לך גם מכתב של כמה אפיקים.

רגע, אני אקרוס, שנייה, אני מנסה לפתור בעיות, משרד החינוך, אפשר לצרף אותו לישיבה הכול כך חשובה, אני אומר לכם - - - זה בעצם כל - - - רגע, רגע, אבל אני מנסה לבנות קבוצת עבודה, אני בא ועושה דיון ומביא את הבעיות, אני את חלקם לא יכול לפתור, אני עושה קבוצת עבודה כדי לנסות לפתור את זה, מול אנשי המקצוע, אז אני עושה כמיטב יכולתי בעניין הזה. אני קונה את מה שאמרת, שאתה לא מסוגל בבית פרטי, לבוא ולתת את אותם תנאים שדורשת, אבל יכול להיות שאם תבואו באיזושהי מסגרת מסודרת, איקס חדרים, איקס תינוקות, או ילדים לאותה מסגרת, כן יהיה אפשר לבוא ולהקל, אם תבוא עם שמונה-עשרה ילדים בדירה,

גם אני לא מסכים. שיעשו את ההתאמה הזאת, הגבילו את זה לסבסוד. אז רגע, בסדר, אז בואו ננסה לפתור ולעשות התאמה נוספת ובשביל זה אני מושיב אותך מול אנשי מקצוע, בתקווה שזה ייצא, מפה אני לא יכול לבוא ולהגיד, עכשיו תן לו. אבל זה כל הזמן בטיפול. חברים, נורא היה קל לי לבוא בבוקר,

עושים בדיקה, לשים את הדוח שלה על ה , אני משתדל לא לעשות את זה, אני משתדל להיות מעורב, תוך חודשיים עשיתי כאן וועדת מעקב נוספת ועכשיו אני מחייב את משרדי הממשלה לשבת איתכם, את אנשי המקצוע. אז אנחנו כולנו יחד,

כולנו יחד מנסים לעשות כמיטב יכולתנו לטובת הילדים שלנו.

צורפת גם ואני אנסה לעקוב ולהיות איתם גם בקשר, למרות שיש לי על הראש איזה יציקת בטון. עיריית פתח תקווה, מנהלת אגף הרך, בבקשה. היי, אני צפנת, בשם רמי גרינברג ראש העירייה. אצלנו בעיר פתח תקווה יש מעל 16 אלף פעוטות בגיל לידה עד שלוש, עד לפני ארבע שנים היו מעל 200 מסגרות, סוף שנה הזו, אנחנו נשארים עם 154 מסגרות. המצב הולך ומצטמצם, האתגר העיקרי שאנחנו מתמודדים אתו, הוא הפניות של אותן אימהות בעיקר, שהן לא יכולות לשוב לעבודה, כי אין מסגרת לילד, אנחנו בכל מקרה בעיר פתח תקווה, עושים המון כדי להקים מבנים ולבנות מעונות, כדי באמת, להקל בשיעור מסגרות להורים הללו. אנחנו צריכים עזרה בסיוע בכל נושא של הפרוצדורה של הבינוי ואם דיברנו פה על נושא של מבנים יבילים, איך אפשר באמת לקבל סמל כדי שבאמת נוכל לתת מענה לכל סוגי האוכלוסיות אצלנו בקהילות בעיר פתח תקווה, זה בעיקר ההתמודדות. כוח אדם. בוודאי שכוח אדם זה עניין, אבל נסגרים השנה 16 מעונות יום. אבל לא בכדי, לא בכדי נסגרים, נסגרים כל המערכת פה היא לוקה ממש, מדיון לדיון. אני מודה שאני לא כל כך מתמצה ברישיונות ובזה וזה סיפור, חבר הכנסת שירי היה סגן ראש עיר, הוא בטח מבין יותר ממני בעניינים האלה, אבל אין לי תשובה, אין לי. פשוט מוקצים כספים ותקציבים לבינוי, צריך פשוט לזרז תהליכים האלה ולדאוג שזה ייקרה וזה יגיע לרשויות ולא מעון אחד - - - או באמת לאפשר את המבנים היבילים האלה שזה יקל ממש. מבנה יביל גם יש איתו בעיה. גם כל תהליכי קבלת סמל זה תאריך ארוך, מייגע ומתיש ואם אנחנו רוצים באמת שהמעונות ייקרו ומהר, אז צריך שגם שם זה ייקרה. אנחנו נכונים, כרשות אנחנו נכונים. בבקשה, משרד החינוך. אני רוצה להסביר את האסטרטגיה הגדולה וכמובן זה תהליכים ארוכי טווח, זה לא ספרינט זה ריצת מרתון ארוכה וכולנו שותפים לה.

צריכים את שני האפיקים,

זה גם לך וגם לוסי, גם את האפיק של המעונות הפרטיים שמעניקים תשתית זמינה, אנחנו כמובן צריכים שהרגולציה שם והפיקוח יעמדו בחוק,

אנחנו צריכים את האפיק של המעונות המוכרים לצורך סבסוד, שני מסלולים שאנחנו מפתחים ומטפחים בו זמנית. אני אומר שגם יהיה את המסלול הירוק למעון שרוצה לעבור, כולל הבינוי וכל הדברים האלה וגם את המסלול שמאפשר למעון פרטי. בנוגע לבנות שירות, אני רק רוצה להגיד, היה לנו פה דיון גם ביום שני, זה פתרון שאנחנו בהחלט שוקלים, אני רוצה להסביר שיש בו מתח, אם אנחנו רוצים להעצים את צוותי החינוך-טיפול ולהפוך את זה לפרופסיה, בנות שירות זה פלסטר, אבל אנחנו צריכים גם לצד זה - - - אבל גם כיום הכוח אדם שיש לך הוא פלסטר, הוא לא נשאר בכלל. אני מסכים, בגלל זה אנחנו עובדים קשה על הכשרה ועל הדרכה.

אבל זו הכשרה ללא מתאימים, אתה יודע כמה אתם מכשירים ללא מתאימות, סתם בשביל להכשיר, אם תעשה סינון ומיון כמו שצריך, אתה תראה שאולי 60 אחוז אתה לא מכשיר אותו,

זה שייך באמת לקבוצת העבודה שהקמנו, אם תמשיכו ככה, לא כולן תספקנה לדבר וזה יהיה חבל. זה בבקשה לטפל בקבוצת עבודה שהקמנו עכשיו בהסכמה, לפני כמה דקות. כוח לעובדים, שתי דקות. נועה שאואר, ענף הגיל הרך בכוח לעובדים. באמת שאני אשמח שתינתן רשות הדיבור לרונית סויסה, מנהלת משפחתון פה מירושלים כדי שתגיד מילה וחצי, באמת בדקה על הנושא של המשפחתונים המפוקחים, שקצת שוב, נעדרים מהשיח בצורה שקצת מדאיגה.

קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותנו לדיון, אני מנהלת משפחתון כבר יותר מ-17 שנה ואני שומעת פה את הדיון, אני שומעת מעונות מעונות מעונות ומשפחתונים כאילו משהו שהוא הומצא עכשיו, כאילו זה משהו שזה, אז אנחנו כבר עובדות המון שנים, אנחנו מפוקחים, מטפלת משפחתון לא פותחת לפני שהיא עברה הכשרה והיא מפוקחת ובכל הדברים.

התחושה שלי, שאנחנו נשכחות בצד, אנחנו מטפלות ביותר מ-20 אלף ילדים שהם גם ילדים כמובן וקצת שוכחים, הנה במענק והנה בעליית מחירים, עליית מחירים תהיה אמנם, אבל מי שיישא בתוצאות זה ההורים וההורים לא מוכנים לזה, הורים לא מוכנים. אני במגזר החרדי שהוא נחשב אוכלוסייה מוחלשת שרוב האימהות עובדות, אצלנו זה רוב האימהות עובדות והן לא יכולות, הן פשוט לא יכולות לשים את הילדים, כי התעריף בשבילן גבוה, גם אם מקבלות אגרה נמוכה, מעל אלף שקל זה בשבילן גבוה, אז הן לא יכולות והן פשוט בוחרות את המסגרת הפרטית והמסגרת הפרטית אצלנו היא זולה יותר, אבל אין פיקוח על מספר הילדים, אין פיקוח על כלום, הם לא מפקחים על המבנה ולא מפקחים על כלום ומספר הילדים הוא מעל עשרים ילדים בתוך חדר, אני מכירה כאלה. שמענו אותך, דיברו פה על ועדת המחירים, אין לוועדה הזו שום יכולת להתערב בעניין הזה, כלום, עם כל הצער והכאב אני אומר את זה, אבל על שאר הדברים המקצועיים, תהיה ישיבת עבודה משותפת וננסה לפתור, אני מנסה להגיע, תודה רבה על הדברים החשובים. אתם תשבו ונראה מה אפשר לעשות, אבל אני לא יכול לעסוק במחיר. אתה יכול רק להגיד שזה יהיה קונקרטי וחד משמעי, למי צריך לפנות, מי הולך לארגן את הישיבה הזאת?

משרד החינוך יקבע, הוא יקבל מכם את כל הטלפונים - - - מתי זה צריך להיות?

אני פותר, משרד החינוך יקבע, יקבל מכם את הטלפונים, יחד עם האוצר ויחד עם העבודה, יקבעו ישיבת עבודה, יקבעו לחשוב מחוץ לקופסא, ייקחו מהשטח את כל הדברים שאני לא יכול לפתור אותם כרגע. אני גם רציתי להזכיר שאנחנו עובדות ללא תנאים, שום תנאים סוציאליים, אני עובדת מעל משרה מלאה - - - אבל אני לא יכול יותר, אם את ממשיכה אני לא יכול לתת, תראי כמה יש לי וזה לא יהיה הוגן שאנשים הגיעו לכאן ולא יקבלו רשות דיבור. עיריית ירושלים, בבקשה. היי, שלום, אני סימה

אני אדבר שתי דקות על כל העיר, שתי דקות מזרח העיר. לא, לא, הכול מתוכלל יחד. אני אעשה את זה מהר. קודם כל, אני חייבת להגיד שכרשות, כל הילדים זכאים להתייחסות שלנו,

אם הם במסגרות פרטיות, מתחת לשישה ילדים במשפחתונים הפרטיים, במעונות,

אנחנו רואים את כל ילדי העיר כחלק מהשירות שאנחנו צריכים לתת. אני מבקשת ואני מעלה את זה, לתת תיעדוף מסוים לירושלים, בכל הקורא של משרד החינוך, יש התייחסות לערים מעל 4,000 ילדים וזהו ופה זה נגמר, בעריית ירושלים אין 16 אלף, את אמרת קודם בפתח תקווה, יש 72 אלף ילדים בירושלים, לא יכול להיות שאנחנו כרשות נקבל תקציב, כמו פתח תקווה, או כמו עיר אחרת, זאת אומרת ההתייחסות צריכה להיות פי שלוש-פי ארבע, לא יכולים לצפות מאיתנו לאותם דברים שהתקציבים אותם תקציבים, בעיר שהיא באשכול שתיים. מ-2014 יש בירושלים מחלקה לגיל הרך, יש הדרכות הורים, יש המון דברים שהעיר עושה ומתקצבת, אבל כדי לקחת את כל המסגרות ולראות אותם זה דורש תקציבים הרבה יותר גדולים. סמלי רווחה, אני כל פעם מעלה את זה ואני אעלה את זה שוב, אני מנדנדת לשלושת המשרדים, אנחנו אשכול שתיים, יש לנו ילדי רווחה שאין להם מענה, יש מעונות שבמבנים שכורים, מעונות מסובסדים שמסרבים להוציא סמל רווחה, אני כרשות אין לי מה לעשות עם זה ויש לי שכונות שיש לי ילדים שבמסגרת חוק פעוטות בסיכון, לא יכולים להיכנס למעון מסובסד. עכשיו אני לא מדברת על זה שהוועדות, החלטה ברווחה, עכשיו הם נעשות שכבר גמרנו את הרישום מזמן, שיש לי בכל השכונות רשימות של ילדים שתיכף נגיש אותם כוועדות חריגים, אז בנושא הזה חייבים לטפל בו. לגבי הפרטיים, ברשויות, אני לפחות יכולה להגיד אצלנו, כל הנושא של שימוש חורג, לא ברור בכלל לרשות, אין מי שיטפל בזה, יש ברדק שלם בנושא הזה וזה עוד פעם זה מגיע אלינו, אני מומחית לגיל הרך, מטפלת ברווחה, בהרבה מאוד דברים לשימוש חורג נכסים, רישוי, אישורים, לא מבינה כלום,

צריך גם על זה לראות מה עושים עם הנושא הזה. מזרח העיר, כוח אדם נאמר פה זו בעיה מאוד גדול, במזרח העיר אין בעיה של כוח אדם, יש לנו הרבה מאד מטפלות במערב העיר, בנעמ"ת שהן מגיעות ממזרח העיר, הבעיה במזרח העיר שהורה שרוצה להירשם למעון מפוקח ומסובסד, צריך להירשם על המערכת הממשלתית עם תעודת זהות, עם כרטיס אשראי, אין להם את הדברים האלה, זאת אומרת יש הרבה מאוד חסמים שמונעים מההורה להירשם למערכת הממשלתית, לא לדבר על זה שהכול בעברית, אני צועקת את זה כבר, אני חושבת עשרים שנה, לא יתכן שהכול יהיה בעברית. משרד החינוך, הכול בעברית? האמת היא שזה אלינו, כדי להקל על משרד החינוך, זה קשור אלינו, המערכת הסבסוד היא קשורה אלינו, קודם כל אנחנו בדיוק אתמול נפגשנו עם מערך הדיגיטל הלאומי, אנחנו מנסים - - - אם את לא מקשיבה לה, את לא רואה שיש לזה תקווה. לא, אני איתה. אנחנו מנסים לפתור גם את הבעיות האלה, מי שאין לו תעודת זהות כי הוא תושב, או משהו כזה, יש לנו גם מערך אחר שנותן מענה טלפוני, רק לחסרי תעודות זהות. אנחנו באמת מנסים ולגבי ה- - - אני יודעת לגבי הרווחה. לא. אוקי. תודה, תודה רבה לך. רגע, עוד שני דברים. משפט, כי תראי, יש לי כאן עוד אנשים, ונותרו 11 דקות בקושי. גם הקריטריונים במזרח העיר, האוכלוסייה לא עומדת בקריטריונים לסבסוד וגם יש למעונות המפוקחים והמסובסדים, תפיסה שהם רווחה, 99 אחוז מהילדים במזרח העיר במעונות הם רווחה, אז הורה רופא, או הורה עובד סוציאלי, לא ירשום את הילד שלו למעון מפוקח ומסובסד שהוא רווחה, זאת אומרת זה דורש גם פרסום - - - אני אגיד לך כסגן שר האוצר לשעבר, את תגידי לראש העיר שלך שהוא ידיד נפש שלי, ירושלים הלוואי ואחרים היו מקבלים תקציב מדינה כמו שירושלים מקבלת, את אני לא יכול לפתור לך את בעיות התקציב כאן, בטוח לא, מיליארד שקל, העיר ירושלים כעיר בירה, אני אומר לך את זה כאן, לכי אליו תגידי לו, תן כסף. אני יכולה להגיד כחברת מועצת העיר בירושלים שאתה צודק, הבעיה שהחלוקה - - - אבל אני לא יכול, אני לא ראש העיר ירושלים, פעם חשבתי, אני כבר לא. יש לך הזדמנות. תודה רבה. פורום דו קיום בנגב, בבקשה גברתי.

שמי הודא אבו עבייד, אני רכזת לובי ותעסוקה פורום דו-קיום בנגב, אני משפטנית, אני ומור למדנו ביחד. אז פה אני ספציפית דיבר לפניי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה על מחסור במעונות יום ביישובים הבדואים, אני ממש ממש מבקשת מכבוד יושב ראש הוועדה, לקיים דיון בעניין הזה ספציפית, כי אנחנו מדברים היום על בין 19-21 מעונות יום שמשרתים אוכלוסייה של 300 אלף תושבים שהיא בכל האוכלוסייה הבדואית בנגב, 300 אלף תושבים, בין 19 ל-21, זה לא מספיק, זה ממש לא מספיק, זה דבר ראשון. דבר שני, אצל משרד ראש הממשלה הייתה תוכנית לסבסוד המעונות, אנחנו מבקשים שהתוכנית הזאת תמשיך לעבוד, כי - - - אני באופוזיציה ואני אעשה כמיטב יכולתי, אני מכיר אותה מהתוכנית הקודמת, אבל - - - זה תרומה שאחת ממטפלות המעונות אמרה לי, אם לא היה לי המימון ממשרד ראש הממשלה, אף הורה אצלי לא היה מצליח לשלם את הכסף.

אולי פספסת אותי בהתחלה, אז אני אומר, יש על זה דוח מבקר המדינה, אני התחייבתי לקיים דיון, רק על הנושא הזה של המגזר הערבי/בדואי ועכשיו מה שאמרת, אני אחייב את משרד ראש הממשלה, לשלוח לך נציג כדי להגיד, מה קורה עם הסבסוד. תודה רבה. יש גם דוח של הממ"מ, אנחנו נעשה דיון רחב, אין שום סיבה שזה לא ייקרה, מה שהיה לפני כן. ויצו, בבקשה גברתי.

אני שרון זיגדון, מנהלת האגף לגיל הרך בוויצו, אחראית על רשת מעונות היום, 170 מעונות. האמת שקראתי את הדוח מה-9 במאי ואני רוצה להגיד שיש החמרה בנושא כוח אדם, אמנם דיברנו בקצת, אבל ההחמרה אני מאוד מאוד מודאגת ומרימה דגל אדום, האם נוכל לפתוח את שנת הלימודים הבאה, יש נטישה המונית של מטפלות, לטובת גני עירייה, אנחנו כל יום מקבלים מכתבי התפטרות, בין ארבעה לשבעה, מכל מעון שעובד, אנחנו שמים סימן שאלה גדול על תחילת שנת הלימודים. צר לי שמהאוצר רום הלך, הוא דיבר על תוספת של 300 שקלים, כל מי שיודע בוועדת המחירים ה-300 שקלים האלה נועדו לעזור לנו עם תת-תקצוב שלאורך שנים, של 15 שנה שהארגונים ספגו מכיסם האישי וזה לא הולך לשיפור שכרן של המטפלות ואני ממש מבקשת להעלות את הנושא, עוד דיברנו על שיפור תקינה, בתשפ"ד אין מצב שאנחנו ויצו ואני מאמינה וסבורה שיתר הארגונים באותו מצב, הולכים לשפר את התקינה, זאת אומרת שאת איכות הטיפול, להוסיף כוח אדם, אנחנו לא מצליחים למלא את השורות הקיימות, בטח שלא נצליח לשפר את התקינה ואני אומרת יותר מזה, הכסף והתקציב שהוקצה לשיפור התקינה וזה המון כסף, שילך קודם כל לשיפור שכרן של המטפלות, אי אפשר לטפל ב- - - אין לי שליטה על זה, אני לא רוצה להגיד סתם מה שאני יכול, ניסו להעלות את זה בדיון הזה, לראות מה לעשות, אבל מה שכן אני יכול לעשות, אני אעשה דיון מיוחד לנושא בנות שירות לאומי, לא יכול להיות שהן יתדלקו בתחנת דלק ולא יעבדו במעונות כעבודה מועדפת. יש לך עוד כמה רעיונות ששלחתי. אני אנסה, יש לי גם יציקת בטון על הגב, את יכולה לסתת אותה קצת, להקל עליי את העומס. תודה רבה, כן, נסו עוד הפעם, בנושא של קבוצת העבודה, אין לי שליטה על זה, אבל בנושא של בנות שירות לאומי, אני אנסה להלביש את בנות השירות הלאומי, אני לא יודע אם יש לכם דוח, יחד עם עבודה מועדפת ואולי לעשות משהו, המחשבה תמיד שלי הייתה שאם יש עבודה מועדפת ומישהו התחיל לעבוד בה, יכול להיות שהוא ימשיך אחר כך. אני התחלתי כחיילת בחיל האוויר בגני ילדים של קצינים וטייסים ותראה איזה קריירה, כבר מעל שלושים שנה. רגע, יש לי עוד שתיים, אני חייב, הן באו מרחוב,

מיטל בק, המועצה לשלום הילד, בבקשה, שתי דקות, צר לי. אני אנסה לקצר, תודה רבה. אני מנהלת חינוך לגיל הרך במועצה לשלום הילד, תודה על הדיון החשוב הזה והמעקב הצפוף ולוחות הזמנים, על אף הכאוס בכנסת, מעל לחצי מיליון פעוטות משוועים להשקעה ממשלתית משמעותית בגיל הרך, התחום הזה כמו שאמרתי בדיון הקודם, הוזנח במשך עשרות שנים. כל השקעה שאנחנו משקיעים בגיל הזה היא קריטית, זה הגילאים הכי הכי חשובים להתפתחות שלהם. החובה שלנו כמבוגרים וכל מי שיושב כאן ועוסק בתחום החינוך לגיל הרך, זה לממש את הזכות של כל פעוט בישראל, לחינוך, להתפתחות ולשוויון, בכל מגזר ובכל מקום בישראל. חשוב לזכור, אני חושבת שלא מספיק עלה כאן, איכות החינוך והטיפול במסגרות וזה משהו שאני רוצה להציב אותו שוב כאן במרכז הדיון, המשרד עשה עבודה מדהימה בשנה וחצי, יש נושאים חשובים מאוד לטפל בהם, אני אמנה רק שלושה מהם בקצרה, אחד זה מיפוי - - - לא, תקשיבי, תכף יש מליאה, ואם נחרוג הקנס של יושב הראש ואני יודע כי הייתי גם יושב ראש הכנסת לא לתת לי לקיים דיונים, אנחנו נפגע בדברים אחרים, אז זה לא המקום, אני מבין את נושא החינוך,

חינוך טיפול, בסדר זה חשוב מאוד, אבל לא מספיק הושם כאן דגש עליו, הסדרת המענים הטיפוליים לילדים לגיל הרך שנפגעים ולהורים שלהם, הדבר השני, טיפול בבעיית התפוסה - - - אני דנתי בזה בדיון הקודם בצורה מאוד רחבה.

זה לא הוסדר, אני הייתי בדיון, הייתי בכל הדיונים בנושא הזה. אצלי לא היית. הייתי גם בדיון הקודם אדוני, הנושאים האלה לא מקבלים מספיק תקציב, לא מקבלים מספיק מענה ואנחנו מבקשים כאן והמשרד יודע את זה, פנינו אליו, להמשיך ולהעלות את הנושאים האלה לסדר היום, לתקצב אותם ולהשקיע בכוח אדם משמעותי בשביל שהם יקבלו את המקום הראוי להם. תודה רבה, אני מקווה שבדיון העבודה זה יעלה. כן, גברתי, חברת המועצה, משפט וחצי, צר לי. יש שלושה רגולטורים לילדי ישראל, משרד הרווחה, משרד החינוך ומשרד - - - הם יושבים פה אנחנו יודעים. וזה הבעיה העיקרית, שלושה רגולטורים ואולי הגיע סוף סוף ליישם את חוק המועצה לגיל הרך, לשים ועדת שרים, להניח את זה, להתאים את זה - - - אם את רוצה לקבור את זה, תשימי ועדת שרים, תשימי ועדת שרים, אני בעניין הזה עשר שנים. ועדת שר, או לא יודעת - - - אם לא יקום משרד, לא ייקרה כלום.

עבר חוק במדינת ישראל, חוק המועצה לגיל הרך, עבדו קשה מאוד שזה יהיה, חוק המועצה מדבר על תכלול הנושא, לידה עד שש, בריאות, רווחה, חינוך, אני חושבת שהגיע הזמן. תודה רבה. גברתי, מור דקל, אם את יכולה משפט, אם לא אז לא יקרה. כבוד היו"ר, תודה רבה, אני אדבר מהר, קודם כל, אני חייבת גם לברך את שלושת המשרדים שיושבים פה, כי הם כן עושים איתנו שיתוף פעולה. אני רוצה להגיד, בסוף יש לנו פה בעיה גדולה שלא משנה כמה עכשיו תקציבים נביא, על תוכנית ועל מענים ועל בינוי, אם לא נשב פה ונעשה דיון מיוחד על משבר כל האדם בכל המגזרים, בכל הרשויות, עם הרחבת הסמכויות לרשויות המקומיות וקשר ישיר עם טיפול בהורות, כי היא שותפה לא פחות לדבר הזה, אנחנו לא נוכל להתקדם. הנה, שמת עליי תיק שאני לא מסוגל לטפל בו. אז אתה יכול לקיים דיון מיוחד כמו שאתה מקיים לזה.

רק בנושא של משבר כוח אדם.

אני מתנצל שאף פעם הזמן הזה לא מספיק לנושא כל כך חשוב. אני רוצה להודות לכולם, אני תולה תקווה בקבוצת העבודה הזו, אם איי פעם ואני אעשה גם דיון בנושא כוח האדם, יש שני דיונים שיצאו מהדיון הזה, נושא כוח האדם ונושא הטיפול במגזר הבדואי והערבי לגיל הרך. אני מאד תולה תקווה בקבוצת העבודה שאתם תובילו, ואם אי פעם אני אהיה עוד הפעם באיזושהי צומת שאני אוכל להשפיע, יקום פה משרד,

הדיון הסתיים, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.